ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הביטחון הלאומי (תיקון מס' 224, הוראת שעה) (מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020) (תיקון), התשפ"א 2021, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 140 והוראת שעה) (החמרת הענישה בעבירות אלימות

אני אשאיר את המליאה פתוחה מתוך תקווה שאולי ועדת הכנסת בכל זאת תדון בעניין ותיתן פטור ואנחנו נוכל להתקדם, אבל נכון לרגע זה, לצערי הרב, בהיעדר פטור, אין לנו יכולת לדון. כפי שסגן השר, הוותיק ממני, יודע, בהיעדר פטור אנחנו לא נוכל לדון. החוק הונח כרגע על השולחן, ואם לא יינתן פטור אני אקבע אותו כמובן מייד בשבוע הבא, אבל אני מאוד מאוד מקווה שתהיה התעשתות. ונכים מחכים לזה. אדוני סגן השר, אני מסכים. אני חושב שאסור שדבר כזה יקרה, ואני משאיר את המליאה פתוחה בתקווה שוועדת הכנסת אכן תתכנס. מה, היא לא התכנסה אפילו?

היא לא התכנסה אפילו?

למיטב הבנתי וידיעתי היא עדיין לא התכנסה, ובכל מקרה פטור לא התקבל, ובלי פטור אנחנו לא יכולים לדון. הנושא הבא על סדר-היום, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה, הגבלת פעילות והוראות שונות) (תיקון מס' 31), התשפ"א 2021. הייתי שמח לדון בעניין הזה, אלא שאני לא רואה איך אפשר לדון בו כאשר השר צחי הנגבי, שאמור לייצג את הממשלה ולהציג את החוק, והוא גם השר התורן, אף הוא איננו כאן. אני כמעט הייתי מציע שנמתין לו דקה על כל שנת כהונה שלו בכנסת, אבל אנחנו נשב כאן הרבה מאוד זמן אם זה יהיה המצב. אז איך אומרים, מאחר שהוא מוותיקי המשכן אנחנו משתדלים, אני רוצה לפחות להניח שקרה משהו חריג שבגינו הוא עדיין לא הגיע לכאן. גבירתי המזכירה, אני מציע לבדוק אם הוא יכול להיכנס לכאן ממש בדקות הקרובות,

אנחנו נצא להפסקה בלית ברירה.

נוכח המציאות הבאמת-לא-מכובדת, לא מכבדת ולא עניינית הזאת, לצערי אין לי ברירה אלא כרגע להכריז על הפסקה, בתקווה שיינתן הפטור ובתקווה שהשר הנגבי יגיע ונוכל לדון גם בתקנות. אנחנו נודיע חצי שעה מראש על חידוש הישיבה ברגע שנדע שניתן לחדש אותה.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:07 ונתחדשה בשעה 12:17.) שלום לכם, צוהריים

מכיוון שעוד אין לנו הנחת פטור, אנחנו נעבור לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות שונות) (תיקון מס' 31),

יציג את התקנות השר צחי הנגבי בשם שר הבריאות. בבקשה. גברתי היושבת-ראש,

אישור תקנות סמכויות מיוחדות, כפי שהיושבת-ראש אמרה, מגיע למעשה למליאה, על בסיס

שכבר עבר כאן בשעתו, חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020. להלן אנחנו נקרא לו: החוק. יש מנגנון בחוק, בהתאם למנגנון הזה, תקנות מכוח סעיפים 6 ו-7 לחוק, שהותקנו על ידי הממשלה, שעניינן הגבלות על המרחב הפרטי והציבורי, יידונו בוועדה בכנסת בתוך שבעה ימים. אם הוועדה לא מקבלת החלטה בתוך פרק הזמן הזה, יושב-ראש הכנסת צריך להביא את התקנות האלה להצבעה במליאה, ובהתאם לכך מובאת לאישורכם תקנה 11 לתקנות שבנדון. עניינה של התקנה הזאת הוא הארכת תוקף התקנות, ולכך נדרש אישור המליאה. המליאה אמורה להאריך את התוקף של הסעיפים שנוגעים להגבלות על המרחב הפרטי והציבורי, ובכלל זה חובת שמירת מרחק במרחב הציבורי, מניעת התקהלות במרחב הפרטי והציבורי, לרבות ההגבלות על מספר המתפללים במבנה, הגבלות על מספר הנוסעים בכלי רכב פרטי והוראות שנוגעות לאכיפת הוראות אלה. ללא אישור המליאה לתקנות הן למעשה מתבטלות, ההוראות האלה מתבטלות, האחריות הפלילית לעשיית עבירות שנובעות מן התקנות האלה מתבטלת, כל קנס ששולם בגין הפרת ההוראות למעשה מתבטל, וגם הליכי אכיפה שננקטו בשל עבירות כאמור. לפיכך אני מבקש מכם לאשר את התקנות בהתאם להצעה שמונחת בפני הכנסת. תודה. תודה רבה, השר צחי הנגבי. אנחנו עוברים לדוברים שביקשו להתייחס לנושא תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה. אני לא רואה פה הרבה נוכחים, אבל אני אקרא בכל זאת בשמם של חברי הכנסת. חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה.

היושבת-ראש, אדוני השר וחבר הכנסת, אני אמרתי בנאום האחרון שלי ואני חוזר על זה שוב: אחד מהדברים הבסיסיים והחשובים ביותר במשטר דמוקרטי זה הגנה על זכויות וחירויות הפרט כמו גם שמירה של סולידריות חברתית, ואיפה שהיא לא קיימת, עידוד של סולידריות חברתית. אבל הדברים האלה הם באחריות מאוד מרכזית של הממשלה. כדי שתהיה סולידריות חברתית וכדי שיוגנו זכויות הפרט וחירויותיו חייבת הממשלה להתנהל בשקיפות. אין דמוקרטיה בלי שקיפות, קל וחומר כאשר החלטות מתקבלות, לא רק בחשכה וללא שקיפות, אלא גם מתקבלות החלטות שפוגעות בזכויות ובחירויות של הפרט. אני אמרתי ואני אומר שוב, ובכל הזדמנות אני עושה זאת: אני קורא פה לכל הציבור להתחסן. אני לא מקבל את תיאוריית הקונספירציה, אני לא מקבל את האמירות, הלא-פעם הזויות, שכביכול יש פה איזשהו ניסיון להשתמש בנו כשפני ניסיון. אני לא מקבל את זה, ויש לי ביקורת על אלה שמעלים את זה. מה שכן, חבריי ואני, אמרתי את זה ואני חוזר שוב, מתנגדים לפגיעה שרירותית בחירויות הפרט ולכפייה על האזרח. ואני אומר שוב: כל עוד מתקבלות החלטות במחשכים, ואני מכוון פה ספציפית, אם כי לא בלעדית, לחיסיון המופרך, שלא לומר המופרע, על דיוני קבינט הקורונה, ועוד ל-30 שנה, מה יש להסתיר? מה יש להסתיר? אני אומר יותר מזה: ברגע שמסתירים מהציבור, איך אפשר לפנות אליו ולקבל ממנו היענות?

זה גם פוגע בזכויות ובחירויות הפרט כהחלטות שרירותיות by definition, שהן לא שקופות ותהליך קבלתן אינו שקוף, אבל זה גם הורס כל שמץ של סולידריות חברתית ברגע שאין שקיפות. לכן אני קורא פה שוב לממשלה, אם אתם רוצים היענות מהציבור, אל תעשו זאת בכפייה על ידי הגבלות למיניהן. תקראו לזה תו ירוק או תקראו לזה כרטיס אדום, לא משנה, אל תשתמשו באמצעי כפייה כי זה לא יניב את מה שכולנו רוצים, שזה מלחמה מוצלחת במגפה. אי-אפשר לתת הסכמה להחלטות שרירותיות, וכאמור, הן שרירותיות על פי הגדרה כאשר הליך קבלתן אינו שקוף ואינו נודע לציבור באופן ברור וכאשר אין תשובות לשאלותיו של הציבור. אני מבקש מהשר ומכל הממשלה: גלו מיידית וחשפו את כל תהליכי קבלת ההחלטות.

אין לכם זכות או לגיטימציה לדרוש מהציבור היענות, כי ההחלטות הן כאמור, על פי ההגדרה, שרירותיות.

תודה לך, חבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח. חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש,

החור גנב, ואת הפרצה הזאת בגבולות שלנו יצר לא אחר מאשר בית המשפט העליון בהכרעה שנטל לעצמו ללא סמכות לאשר גיורים שאינם על פי המסורת שלנו, ההלכה שלנו מדורי-דורות, ובעיקר אינם על פי מי שההכרעה צריכה להיות בידו, הרגולטור, האחראי, שבמדינה כמו שלנו ההכרעה צריכה להיות בידו, הרבנות הראשית. וגבולות החברה הם לא רק הגבולות הפיזיים שלנו, הם גם גבולות הזהות שלנו, והזהות שלנו נמצאת במתקפה מבית ומחוץ לא מהיום. הרי זה אותו בג"ץ ואותו בית משפט שפעם אחר פעם מעדיף את זכויות היחיד, שהן חשובות כשלעצמן, על הזכויות הלאומיות שלנו, על הזהות הלאומית שלנו,

גם על פני זכויות של יחידים שרוצים לממש את זהותם הלאומית כיחידים חברתיים, כיחידים ששייכים לאומה שלנו. והרשימה הזאת היא ארוכה, ואנחנו מכירים אותה כאן בכנסת: בג"ץ קעדאן ואחר כך פשרת קק"ל, שפגעו במעמד קרקעות הלאום, ובג"ץ השפה, בג"ץ השלטים, שפגע במעמדה של העברית, והבג"ץ שדן במועמדים, רק השבוע, וברשימות, ופעם אחר פעם, בניגוד לוועדת הבחירות, ברוב גדול שלה, בהרבה מקרים, אישר תומכי טרור: מטווח הטילים ההוא, אנחנו זוכרים, אדון בשארה, ולאחרונה את זאת שרוצה להשמיד את זיכרון יעקב, או חולמת להשמיד את זיכרון יעקב, ובוודאי אלו שמתנגדים להגדרה של ישראל כמדינה יהודית, רואים אותה כמדינה אזרחית, אחמד טיבי אומר: מדינת כל לאומיה. את כל זה בג"ץ כבר עשה, והשיא אולי היה בדיון שהוא מקיים בחוק-יסוד: הלאום, חוק-היסוד שבינו ובין הגדרת הציונות אין כלום. את כל אלה כבר בג"ץ עשה. בכל זאת היה השבוע משהו חריג, כי כל הפסיקות האלה נעשו בחוסר סמכות ובעילות התערבות שאנחנו, מעולם המחוקק לא נתן להן, וכולם מפשיטים את ישראל מהזהות שלה והופכים אותה לאיזו מין עירייה שנותנת שירותים מוניציפליים לאזרחים נטולי זהות וחסרי זיקה ביניהם.

בבג"ץ השבוע היו שני דברים מיוחדים: הראשון הוא האירוניה. כמה השופטים, כמה הנשיאה חיות הזכירה, טרחו וציינו שוב ושוב שבגלל שהכנסת התעכבה בחקיקה בית המשפט נכנס לנעלינו, נכנס לנעלי הכנסת.

הומור צריך להיות, מותר שיהיה גם בבית המשפט הומור, אבל גם הומור, איך לומר, צריך להיות במידתיות. כאילו בית המשפט פעם חיכה לנו שנחוקק, ואם חוקקנו אז הוא לא התערב. זאת האירוניה. אבל הדבר השני, והוא הדבר החמור, בזה אני רוצה לסיים, וזה הדבר העיקרי: איבוד האחריות הלאומית של בית המשפט. בכל הדורסנות של בג"ץ את הזהות הלאומית, את המעמד הלאומי שלנו, בכל זאת מפעם לפעם ניבטה האחריות הלאומית. הדוגמה הכי טובה היא איחוד משפחות. כמה פגיעה יש לזה בפרט. אדם שגר במקום מסוים ורוצה להתאחד עם משפחתו, עם בת זוגו, הדברים הכי בסיסיים. יש בזה פגיעה בזכויות היחיד. בכל זאת בג"ץ, באותו בג"ץ איחוד משפחות, בגלל הסכנה הלאומית, בגלל הסכנה הביטחונית, בגלל שיקול הדעת הלאומי, בגלל האחריות הלאומית, הוא אמר "לא" והוא ביטל את איחוד המשפחות. והינה השבוע, אפילו את התכונה הזאת של האחריות הלאומית, של שיקול הדעת הלאומי, הוא איבד. מה שהוא עשה, הוא בעצם פרץ ואפשר מעכשיו והלאה להגדרה של "מיהו יהודי" כאן, במדינת ישראל, בערוץ הגיור, להיות פרוצה לכל דכפין. אנחנו נגלה במהלך השנים הקרובות תיירות גיור, לא רק "גיורי קפיצה" כמו שכבר אושרו, והתהליך הזה הוא תהליך מאוד מסוכן למדינת ישראל. לא בתי דין פרטיים של גורמים וקהילות כאלה ואחרות בארץ, ובוודאי לא קהילות בחו"ל, צריכים לקבוע את שער הכניסה למדינת ישראל ולעם היהודי. בשביל זה יש רבנות ראשית למדינת ישראל. את זה בג"ץ פרץ, ואיבד את התכונה שמפעם לפעם הוא עוד גילה: האחריות הלאומית ושיקול הדעת הלאומי לעתידה ולביטחונה של ישראל.

תודה רבה לך, חבר הכנסת עמית הלוי. חבר הכנסת גפני, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. רבותיי חברי הכנסת, אני לא הולך לדבר על הנושא הזה, לא יודע איך לקרוא לזה,

מכיוון שזה ברור. אנחנו יותר ויותר מגיעים למסקנה שמי שמנהל את המדינה זה לא הכנסת, מי שמנהל את המדינה זה בג"ץ. הוא למשל אומר לנו לא לעשות דברים ערב בחירות, אבל הוא ערב בחירות מקבל החלטה שנויה במחלוקת באופן הכי חמור שיכול להיות, שיורדת לשורשה של קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אבל אני לא הולך לדבר על העניין הזה. אני ביקשתי רשות דיבור מסיבה אחרת. אנחנו ישבנו בוועדת הכספים בכמה ישיבות והגענו להרבה מאוד מסקנות, שחלקן באו לידי מימוש, בנושא של עסקים, עצמאים וכל מה שנלווה לעניין הזה. בין יתר הדברים אנחנו קיבלנו החלטה, כל חברי הוועדה, כולל החברים בסיעות הקואליציה ובסיעות האופוזיציה, שעסק שנפתח ממרץ עד סוף ספטמבר 2020 והיה סגור לפחות 20 60 יום כתוצאה מהגבלות הקורונה, כולל איסוף עצמי, ומגבלות הקורונה אסרו על העסק לפעול מול רוב הלקוחות, הוא יקבל החזר ארנונה של 95% מהתקרה של 15,000 שקל לחודשיים וזכאות להחזר ארנונה החל מספטמבר עד לסוף רשת הביטחון. זאת החלטה שעוזרת לאנשים שבאמת נפלו. הם פתחו את העסק ממרץ עד ספטמבר, הפסידו בגלל הקורונה ובגלל ההוראות שנלוו לעניין הזה, הפסידו את המציאות הזאת של העסקים, ואז הם זכאים לתשלום,

זה נמצא בישיבת ממשלה. שלוש פעמים זה היה אמור להגיע לישיבת ממשלה. יש הצעת מחליטים. אנחנו כולנו, כל חברי הקואליציה וכל חברי האופוזיציה, כל חברי הוועדה, ביקשנו לאשר את זה. זה הדבר המינימלי. עד עכשיו זה לא מגיע. זה לא מגיע מכיוון שכחול לבן מעכבים את זה, אני לא יודע למה. אני לא מכיר את הפוליטיקה הזאת. אני נמצא פה הרבה שנים בכנסת, סוג פוליטיקה כזה אני לא מכיר.

הרי כשאנחנו נמצאים במצוקה אנחנו, בעלי העסקים, אני מתכוון, אנחנו לא נמצאים במצוקה, אנחנו מקבלים את המשכורת ב-1 בחודש, אבל יש אנשים שאין להם לחם להביא לילדים. יש להם עסקים, והעסקים האלה, בעקבות הקורונה, הם הולכים להפסיד את זה. אני שומע שגם לא מגיע החוק של הגדלת קצבאות הנכים. לא מכיר את הדבר הזה. אני פונה לבני גנץ ולכל מי שנמצא בממשלה ויש לו את היכולת להשפיע בעניין הזה: אני מבקש לקבל החלטה בעניין של אנשי העסקים או בעלי העסקים שהעסקים שלהם נסגרו בעקבות הקורונה והם מפסידים את הסכומים האלה, שעליהם יש החלטה והצעת המחליטים נמצאת. אני מבקש שהממשלה תקבל החלטה שזה יובא לכאן לאישור. ואותו דבר, צריך להיות מובא לכאן האישור של קצבאות הנכים. בזה סיימתי את הנאום שלי. גברתי היושבת-ראש, ברשותך האדיבה, אני לא אהיה, כמו חבריי בסיעת יהדות התורה, אנחנו לא נהיה בקואליציה שלא תעשה מייד סדר בעניין בית המשפט, בית המשפט העליון בעיקר, אנחנו לא נשב בקואליציה שלא נדע מה הסמכויות של כולם, מה תפקידה של הכנסת ומה תפקידו של בית המשפט, האם הם יכולים להתערב בכל דבר שהכנסת מחוקקת? האם הם יכולים להתערב בכל דבר שאנחנו עושים? אם זה המצב, אפשר לפזר את הכנסת, לא צריך ללכת בשנתיים לארבע מערכות בחירות, אפשר שכולנו נלך לעבוד בעבודות אחרות, ומי שינהל את המדינה יהיה אותו מספר מצומצם של שופטים, שאף אחד לא יודע איך הם נבחרו.

חבר הכנסת גפני, אפשר גם להגיד שאם הכנסת תבצע את תפקידה, אולי תידרש פחות התערבות. הכנסת ביצעה את תפקידה, וועדת הכספים אישרה על סעיף 46, על שתי עמותות של המיסיון, לא לתת להם את סעיף 46, ובית המשפט התערב. מה זה "לא עושה את תפקידה"? תודה לך. אנחנו עושים את תפקידנו, הם מתערבים. תודה, חבר הכנסת גפני. חבר הכנסת יעקב טסלר, נוכח? בבקשה. גברתי היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת, הפתגם שאומר "דור ראשון בונה, דור שני שומר ודור שלישי הורס" מעולם לא היה כל כך רלוונטי כמו בימינו. בישראל שולט שליט אחד, כמעט כול יכול. הוא שולט פה כבר שנים ארוכות שלטון ללא מצרים. ההחלטות שלו משפיעות על חיי היום-יום של כל אחד ואחת בישראל בשל העובדה שההחלטות משרתות במיוחד סקטורים ספציפיים בעם. חלק סוגדים לו ואחרים מתעבים אותו.

הניסיונות להגביל את כוחו או לרסנו לא הצליחו, וכפי הנראה, אם לא נתעשת בטרם יקום הגולם על יוצרו, הוא ימשיך לשלוט פה גם בשנים הקרובות. כולכם בטח מבינים למי הכוונה, הבג"ץ. הבג"ץ קובע את מדיניות החוץ והביטחון, מחליט בנושאי פנים והגירה, בנושאי דת והלכה, הבג"ץ משחק בנו באמצעות פסיקותיו הבלתי-פוסקות, מקעקע את מדיניות הממשלה ומקעקע את עבודת הכנסת, שחבריה נבחרו על ידי הציבור, שלא כמו שופטי בג"ץ שנבחרו בידי קומץ אנשים. הוא מרוקן מכל תוכן את כל מה שלא מוצא חן בעיניו. הבג"ץ קובע איזה חוק בא לו טוב בעיניים ואיזה צריך לדחוף החוצה. ברצונו מכשיר וברצונו פוסל, ברצונו מרחיב וברצונו מקצר. הוא השליט ואין בלתו, ורק הוא קובע את הכללים. חבריי חברי הכנסת, ההחלטה האומללה האחרונה מבית היוצר של המוסד המתנשא, הפסיקה החמורה בנושא הגיור,

להמיט אסון ושואה רוחנית של ממש על עם ישראל. מאז שקיבלנו את התורה בהר סיני וקיבלנו את התואר הנצחי שלנו, העם היהודי, נקבעו הכללים ההלכתיים הקובעים מיהו יהודי. במשך אלפי שנים עמדנו כחומה בצורה והקפדנו במסירות נפש על כל תג שישמר את צביונו של העם. כאשר גוי מבקש להצטרף לעם היהודי ולהתגייר כהלכה, מעמידים בפניו רצף של תנאים עד שמקבלים אותו לזרועותינו. וכאן מגיע בג"ץ, ובמחי יד זורע הרס וחורבן בזהות היהודית בפסיקתו איך מגיירים. לצערי הרב, הוא קורע ומפצל את העם היהודי. הם לא עוצרים באדום, הם לא מסתפקים בפסיקה משפטית, בשרירות רבה הם נתנו לעצמם את הכוח והסמכות לפסוק גם הלכתית. פוסקי הבג"ץ החליטו כי גיור פיקטיבי הוא גיור מעולה. מי אתם בכלל שתחליטו בנושאים הלכתיים? מחר תחליטו איך צריכים להתבצע ברית מילה, שחיטה, נישואין וגירושין. מי יודע היכן עוד הם יחבלו. לא רק שלטון יחיד אלא גם פוסקי הלכה.

אני מסיים, גברתי. אני מזמין את השופטים הנכבדים לקרוא קצת נתונים על ההתבוללות המחרידה בחו"ל, שנגרמה בגלל הזרמים הפשרניים הללו, ולהבין כמה יהודים נטמעו והלכו לאיבוד. ואולי הבג"ץ גם יודע מזה, ולמרות זאת מחליט לעצום עיניים.

אנחנו עומדים לפני הבחירות הרביעיות, אבל בשביל מה אנחנו צריכים בחירות לכנסת? הרי הכנסת אינה קובעת כלום, אינה יכולה להחליט בכלום ובטח לא להכריע. אם כן, למה נדרשות בכלל בחירות? לא חבל? ניתן לבג"ץ להחליט. זו לא נקראת דמוקרטיה, לזה קוראים אוטוקרטיה. ריסון כוחו של בג"ץ וחקיקת פסקת התגברות,

זו חייבת להיות המשימה הראשונה של כל ממשלה שתקום.

חבר הכנסת ניסים ואטורי, נוכח? בבקשה. חברים, תקפידו על שלוש דקות. אני לא עוצרת אתכם, אבל

כנסת נכבדה, אתם יודעים מה, נראה לי שהשמאל קיבל קצת תיאבון, כנראה בעקבות חברים שקוראים לעצמם ימין והולכים להצטרף כדי להקים ממשלה בראשות לפיד. אמרתי, אתם יודעים מה, בואו אני אזרום איתכם. בואו נתרגל אופוזיציה, בסדר? ראש הממשלה זה יאיר לפיד,

בטח הייתי פותח את הנאום שלי בצורה כזאת: אדוני ראש הממשלה יאיר לפיד הנעלם ונאלם, כי הוא לא נמצא פה בכלל, הבנתי שהוא נמצא באיזושהי מחילה ולא רואים אותו, אתה לא נמצא בארץ, כי אתה מטייל בחו"ל רוב השנה. בכנסת אני לא רואה אותך.

אני נואם הרבה פה,

ואני לא רואה את אדון יאיר לפיד. עשרות אלפים נפטרים מקורונה כי הבאת רק חמישה חיסונים, כי לא חשבת על זה שאנחנו נצטרך פה מיליונים, הטרור גואה, כי אתה ראש ממשלה חלש, מר לפיד, הכלכלה קורסת, כי אתה מומחה כלכלי, או כמו שאמרה השרה-שקר-כלשהו מירב בן ארי, היא טענה שאתה שר האוצר הכי כושל שהיה כאן,

סיגרים ואלכוהול. האם זה ראש הממשלה שאנחנו רוצים? לא יודע, לא חושב. תוכניתך מע"מ אפס הורידה את כלכלת ישראל על ברכיה, אדוני, לפיד. נוני מוזס שולט בך, בגלל שיש לך הרבה מה להסתיר. אני רוצה להגיד דבר אחד לחברים שקוראים לעצמם ימין: אני מבין אתכם. דבר אחד, מה שאתם הולכים לעשות זה להמליך את יאיר לפיד, כי אם לא נתניהו,

יהיה כאן ראש הממשלה יאיר לפיד. ואתם הולכים לגרום לזה שראש הממשלה שדיברתי עליו רק בנקודות פשוטות, אתם תגרמו לו להיות ראש ממשלה, ליאיר לפיד, ובעצם כל המדינה תקרוס לתוך החור השחור הזה. אני חושב שהיחיד שיכול לנהל את המדינה בעת הזאת זה בנימין נתניהו, וכל הצבעה כזאת מתחפשת ונכנסת לתוך ממשלה בראשות יאיר לפיד.

חבר הכנסת שבח שטרן, כאן? בבקשה.

נבזית: האם אינך מתנצל על 6,000 מתי הקורונה? עיתונאי קטן יושב מול האיש נתניהו, שעוסק ללא הרף בחיפוש דרכים להצלת חיים, וגם נוחל בכך הצלחה עולמית, ומעז ללחוץ עליו שוב ושוב להתנצל, משל ראש ממשלת ישראל הקים מעבדה לפיתוח COVID-19 במטרה להפיץ מוות ותחלואה בין כל באי עולם. ראש ממשלה שמנהל בחזון ובאחריות משבר בריאותי וכלכלי מול פופוליזם שאשאיסטי, מול ממשלת צללים בתוך הממשלה, מול הפגנות הדבקה בכיכר בלפור, מול טישים וחתונות פרועות, מול מכחישי קורונה ורופאי אליל, ראש ממשלה שרוצה לספור את החיים. העיתונאים הצבועים אינם דורשים התנצלות מפרופ' לס, שקבע שהקורונה היא שפעת עם יחסי ציבור, ומהתקשורת שנתנה לו במה קבועה לתקוף מדיניות מצילת חיים. הם גם אינם דורשים בקשת סליחה מחבר הכנסת אבידר, שקרא לציבור לא להתחסן, אבל מפלגתו אינה מהססת לנצל את המגפה ואת מצוקותיה על מנת להשניא את החרדים על שאר הציבור. זאת ועוד, לוחם גל"צ לשעבר אודי סגל הרי לא יציק ללוחם במחנה לשעבר יאיר לפיד וישאל אותו אם הוא מתנצל על קביעתו שעד סוף ינואר 2021 יגיעו אולי חמישה חיסונים. הוי, צביעות קדושה. חברי הכנסת, מנתונים עדכניים עולה ששיעור התחלואה הקשה בציבור הערבי גדול בהרבה משיעורו בציבור הכללי, ושיעור המחוסנים הערבים נמוך במובהק מזה שבאוכלוסיית ישראל כולה. התוצאה כואבת מאוד, כי כולנו בני אדם שנבראו בצלם, ואני תוהה, מר סגל, איך לא עלה בדעתך לפנות למאן דהוא מראשי הרשימה המשותפת ולשאול: האם אינך מתנצל על המספרים הקשים בקרב הציבור שאותו אתה מנהיג? גברתי היושבת-ראש, 5,790 איש ואישה נפטרו עד אמש במגפה הקשה הזאת, שכבר המיתה ברחבי העולם יותר משני מיליון וחצי בני אדם. כל אדם שנפטר הוא כאב עצום למשפחתו ולחבריו, אבל מותו לא בא לו בגלל ממשלה כזאת או אחרת אלא כי יש כאן מגפה. חברי הכנסת, הגיע הזמן לספור את החיים.

אם נשווה את מצבה של ישראל למצבן של מדינות כמונו בעולם, ישנם יותר מ-10,000 איש ואישה החיים בקרבנו שחבים את חייהם למדיניות הממשלה, ובעיקר למבצע החיסונים המדהים בהובלת מר בנימין נתניהו, אנשים שהיו עלולים להיות חס וחלילה מתים בבתי הקברות, ושלשמחתנו הם נמצאים חיים פה איתנו היום. פעולות הממשלה, מסירות צוותי הרפואה ושיתוף הפעולה הרחב של הציבור חסכו את הכאב והשכול מ-10,000 משפחות, מחבריהן וממכריהן, 10,000 בני אדם, ישתבח שמו, חיים, בריאים ונושמים, 10,000 בני אדם שיכולים להיות כל אחד מאיתנו. קצת הכרת הטוב לא תזיק.

תודה רבה. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נוכח. חבר הכנסת אוריאל בוסו פה? בבקשה. גברתי היושבת בראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, לפני יומיים נפל דבר בישראל: בית המשפט העליון, בשבתו כשופט העליון של מדינת היהודים, הוציא החלטה שלושה שבועות לפני הבחירות שגיורים שאינם כדת וכהלכה יוכרו כגיורים. אני לא נכנס לנקודה מדוע בית המשפט בוחר להוציא החלטה כזאת. גם אם יגידו: למה לא חוקקתם במשך 15 שנה חוק, להוציא כזה דבר שלושה שבועות לפני בחירות זה נסתר מבינתי.

אבל על הטענה הזאת, למה לא חוקקתם, אני שואל את מקבלי ההחלטות: היעלה על הדעת שהכשרה של רופא תעבור מידי משרד הבריאות לידי משרד הדתות?

מישהו חושב שהכשרה של רישיונות ומכוניות תצא ממשרד התחבורה? יש רגולטור לכל דבר במדינת ישראל. הרגולטור היחיד שאחראי להלכה במדינת היהודים זה הרבנות הראשית לישראל. בימים הללו הרבנות הראשית חוגגת 100 שנה לקיומה, 30 שנה כמעט לפני הקמת המדינה. ואחר כך בית המשפט אומר לי: תחוקק חוק על הגיור. למה אני צריך לחוקק חוק? הכותל ניתן לנו לפני אלפי שנים ובית המשפט אומר: תחוקק חוק, בשביל שאני לא אצטרך לתת חלקים לגופים שאינם מוכרים כיהודים בהגדרה הנכונה או כדת וכהלכה. אני צריך לחוקק חוק על משהו שהוא כבר שלי, במקום שבית המשפט יזרוק אותם מהמדרגות ויגיד שגיור כהלכה זה רק בידי הרבנות הראשית? הרב הראשי לישראל, הרב הרצוג, שלא מוגדר כאיזה חרדי פנאט, כתב במכתב חריף לראש הממשלה דאז: הרפורמים הם סכנה ליהדות. סבא של יושב-ראש הסוכנות מר בוז'י הרצוג, לא אנחנו אמרנו את זה. אני לא מחייב אף אחד להתגייר. כל אחד שרוצה להיות יהודי במדינת ישראל יכול להיות יהודי, יכול להיות יהודי לפי מצפונו. הוצאתם מתעודת הזהות את המונח "יהודי",

אחרי שהוצאתי, אתה אומר לי: אני אחליט מי יהודי גם לא לפי ההלכה. אני לא דואג לילדיי, אנחנו לא נצטרך מגילת יוחסין, אבל עוד שניים-שלושה דורות מהחברים שנמצאים כאן, שהילדים שלהם, לא במודע, יתחתנו עם בני או בנות זוג שעל פי הגדרתם בוודאי ירצו שיהיו יהודים, ויתברר להם שהנכדים שלהם גויים, זה מה שאנחנו רוצים לעשות? ואני אומר כאן לכולם: בעזרת השם, בממשלה הבאה שתקום, כל ממשלה, הסלוגן של מדינה יהודית בתנועת ש"ס פעם היה נראה נדוש, אבל כל ממשלה שתקום תהיה מחויבת לחוקק חוק שיעגן את נושא הגיור כהלכה,

בעזרת השם, נוכל לעגן את עצמנו.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. כבוד היושבת בראש, חברות, חברים, אין אף אחד שיכול לחלוק על הזכות הבסיסית של כל אדם, כל אדם באשר הוא, לחיים בטוחים, ביטחון אישי וקורת גג.

והאבל הזה הוא אחד גדול גדול, כשמדובר באזרחי המדינה הערבים הזכות הזאת נעלמת. נעלמת בחסות המשטרה, נעלמת במדיניות שמגיעה מלמעלה. אני רוצה להעלות כאן את מצוקתם וזעקתם של האזרחים הערבים במדינה. בימים ובשבועות האחרונים יש לנו שלושה מוקדים בוערים. אתחיל מהנגב, הנגב, עם כל הטרגדיות שלו, עם כל המצוקה שלו, עם היעדר דברים בסיסיים לחיים, בימים האחרונים אנחנו רואים את היד של המדינה, היד הארוכה, הקשה,

שחורשת את הצמחים, את הזרעים, את האפשרות למזון לאותם אנשים שפועלים יומם ולילה כדי שתהיה להם חיטה לאכול, הורסים להם את הבתים. על איזה בתים אנחנו מדברים? לא על וילות. אנחנו מדברים על צריפים. כמה מטרים מכאן יש אוהל מחאה, בבוקר הייתי שם, פגשתי בני ובנות נוער צעירים וצעירות, חפצי חיים, שמבקשים שתהיה להם אפשרות לעתיד בטוח באדמות שלהם, בבתים שלהם, ביישובים שלהם. זאת זכותם הבסיסית. אם נמשיך עוד נגיע למרכז, ליפו. עכשיו מלחמה אחת גדולה, שהיא גם תוצר של מדיניות, של מכירת בתים של עמידר לאנשים שבמקור אלה היו הבתים שלהם. הם קיבלו אותם בחזרה דרך חברת עמידר, ועכשיו עושים את הכול כדי למכור את אותם בתים ולנשל את אותן משפחות מקורת הגג היחידה שיש להם. אומרים להם: אתם רוצים להישאר בבית הזה? תשלמו. מה ישלמו? מיליוני שקלים. מיליוני שקלים, מאיפה הם יגיעו? נמשיך עוד יותר צפונה, נגיע לאום אל-פחם. מה הפשע שעשו תושבי אום אל-פחם? מה הפשע, מה החטא שהם עשו? הם רק יצאו להפגין ולמחות על הזכות שלהם בחיים. ארבעה הרוגים בתוך כמה חודשים, חודשים ספורים. ואז מה? מגיעה המשטרה, עם כל הנשק שאפשר, ומתחילה לירות כדורי גומי, מים, ואנחנו יודעים איזה מים אלה, שצריך שבוע כדי להיפטר מהריח הזה. ואחר כך עם מכות, מכות שיכולות להיות רצחניות. במקרה לא נפלו שם אנשים. לא חוסכים במשטרה מאף אחד. ראש העיר, שאמור להיות מוגן על פי חוק, כל האזרחים אמורים להיות מוגנים, אבל כשמדובר בערבים, אין הגנה, חברת הכנסת אימאן, צריך לסיים. ואין גבול לשום דבר. אז שתבינו, הזכות הבסיסית הזאת לקורת גג, לחיים בטוחים, היא זכות בסיסית לכל אזרח. וכן, אנחנו אזרחים, אנחנו בני המיעוט הילידי הזה, ובזכות זה יש לנו את הזכות לקיום מכובד. מכובד. אחזור ואגיד: מכובד.

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. גם חרדים, גם חרדים, מגיע להם. אז כולנו באותה סירה, אז זה לא עניין גזעני דווקא.

גזעני שאני מראה את המצוקה של העם שלי, גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, ראיתי שאתמול שר האוצר ירד לשטח ונפגש עם בעלי עסקים ברמלה, דווקא ברמלה. ראיתי כי לדבריו בעלי העסקים כולם הודו לו על הסיוע הכלכלי שהממשלה העניקה. באמת נפלא. אתם יודעים מה? מעולם לא היה יותר טוב. זו רמת החיבור של שר האוצר ושל הממשלה המנותקת הזאת למציאות. עם מי שר האוצר לא נפגש, ולא במקרה? עם 100,000 עסקים שהלכו לעולמם בשנה האחרונה, עם עשרות אלפים שעדיין,

סגורים, עם עשרות אלפים שנמצאים גם היום על סף קריסה. אני פוגש אותם, אני יושב איתם, אני מדבר איתם. בתל אביב, בחיפה, בבאר שבע. בנהריה, ברעננה,

מאות בעלי עסקים, איכשהו אף אחד לא פרץ מולי בצהלות שמחה לנוכח הסיוע הממשלתי.

כי הממשלה הזאת הפכה 600,000 עצמאים בישראל, הקטר של הכלכלה, למבקשי סיוע, כי הכסף הגיע באיחור, באיחור רב, כי המענקים לא כיסו על ההוצאות הקבועות, כי ההחלטות היו

מופרכות, לא סבירות,

כי הטיפול במגפה היה פוליטי ורק פוליטי, וגם היום הוא פוליטי. כי סגרתם ענפים שלמים לחודשים רבים ללא שום הצדקה, ובמקרים רבים מאוד בניגוד מוחלט לדעת המומחים, כי נכשלתם לחלוטין בניהול הסיכונים. עשרה חודשים אנחנו ביש עתיד מדברים על הצורך להחליף את מתווה החל"ת ההרסני, אשר מנפח את האבטלה ומשאיר את האנשים בבית. דיברתי בימים האחרונים עם כמה מסעדנים אשר לא מצליחים להחזיר עובדים לעבודה לקראת הפתיחה,

בשבוע הבא, כי אנשים מעדיפים להמשיך לקבל קצבאות. כך אתם רוצים להחזיר את משק לפעילות? הרי יש מודל,

שעובד מצוין במדינות אחרות. כמה ניתוק, כמה אטימות. אז שר האוצר יוצר לעצמו מציאות מדומה, וראש הממשלה שר באולפנים, והכול כאן כל כך רקוב וכל כך פוליטי, שהעצמאים, וגם כלל הציבור, מזמן איבדו אמון במקבלי ההחלטות. בעוד 20 ימים נלך לקלפי. נלך לקלפי על מנת לשנות, לשקם את האמון, לטפל בחורבן הכלכלי שממשלת נתניהו-גנץ משאירה אחריה. נלך לקלפי במטרה להקים כאן ממשלה חדשה,

ליברלית, שתדאג לעצמאים, שתחזיר לאזרחים את חדוות החיים, ממשלה שאפשר לסמוך עליה ולא להתבייש בה.

תודה לך. חבר הכנסת משה ארבל, נוכח? אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. תודה, גברתי היושבת-ראש. רבותיי חברי הכנסת, לאחר ימי מעצר ארוכים, ארוכים מדי,

אבראהים חאמד, הנהג הפלסטיני מירושלים המזרחית שהותקף על ידי המון שכמעט עשה בו לינץ'. באירוע המצער הזה נדרס המנוח איתמר בן אבו. אני משתתף בצער המשפחה של איתמר. זה אירוע מצער. שמעתי גם את הדברים של אלברט, אבא של איתמר, והם נגעו ללב של רבים. יהי זכרו ברוך. מה שאני רוצה לומר, למה כל כך הרבה ימים אבראהים היה במעצר,

גם כשהוא היה בבית חולים הוא היה אזוק למיטה אחרי שהוא הותקף ונפגע, למרות שהסרטון היה ברור. אגב באמצעי התקשורת, כשדיווחו, חלק מאמצעי התקשורת לא השתמשו במילה לינץ' למשל, למרות שההגדרה היא הגדרה מדויקת במקרה הזה. הייתי בקשר רציף עם שורוק, אחותו של אבראהים, עד שהוא השתחרר אתמול. לפני כמה ימים השר לביטחון פנים אמיר אוחנה ביקר את אריה שיף, שירה בבדואים בזמן החשד לפריצה והרג, או רצח,

מי שהיה ברכב. המשטרה, נדמה לי, האשימה אותו בהתחלה ברצח, ולאחר מכן האישום שונה. השר לביטחון פנים גם ביקר אותו בבית וגם דרש לבטל את כתב האישום או את ההאשמה, אבל לא שמעתי אותו אומר מילה על ימי המעצר המיותרים. שמעתי את הטרוניות של חלק מהכתבים, כתבי המשטרה, שהמעצר לא מוצדק. ואכן, גם הדברים של אלברט, אבא של איתמר ז"ל, גם הסרטונים וגם העדויות בשטח אילצו את המשטרה בסופו של דבר לשחרר את אבראהים, שהיה חבול, פצוע ועם טראומה קשה. אני מייחל שאירועים כאלה, שבהם יש סלקציה של נהג יהודי,

נהג ערבי מותקף, כפי שהתגלה בסרטונים,

מצב הפוך כלשהו, מצב שונה כלשהו, לא יישנו פעם שנייה. אני מאחל החלמה לאבראהים, ושוב, תנחומיי לאלברט ולמשפחתו.

תודה רבה, חבר הכנסת טיבי. חברת הכנסת מיכל וונש,

היא אחרונת הדוברים. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. כנסת נכבדה, 16 שנים,

המתינו שופטי בג"ץ, שהתחלפו שוב ושוב, להסדרת נושא הגיור, שוב ושוב, על ידי הרשות המבצעת והמחוקקת, הממשלה והכנסת, שגם הן, אגב, החליפו הרכבים רבים. בניגוד לכל ההתקפות על אקטיביזם שיפוטי, אפשר לומר שהם נהגו בפסיביזם שיפוטי ולא הכריעו.

תפוח אדמה לוהט שאף אחד לא רצה בו, באחריות, ועדת נאמן, ועדת ניסים, מתעלמים מהמלצות ועדות שמונו על ידי ממשלות ישראל שוב ושוב, והינה על במה זו תוקפים את הרשות השופטת על כך שהיא לקחה את האחריות לבצע את תפקידה שלה בעניין אזרחי, שאכן מכיר בגיורים שאינם אורתודוקסיים, אבל בואו נהיה כנים ונאמר את האמת: הם מכירים במתגיירים כיהודים לפי חוק השבות ברוב מוחלט של כל שופטי ההרכב, כל התשעה, כולל השמרנים והדתיים שביניהם, שמבינים שלא מדובר פה באיזשהו חידוש הלכתי אלא אך ורק בחוק אזרחי של מדינת ישראל, שמשווה אגב את מצבם, ובואו נודה גם על כך באמת, למה שכבר הוכר לפני כ-20 שנה, כיוון שגיורים שאינם אורתודוקסיים שבוצעו בכל מקום שאינו ישראל, המגוירים לפיהם זכאים לעלייה על פי חוק השבות. זה כל מה שקרה שלשום. במקום לעמוד פה ולתקוף את הרשות השופטת במדינה ובתקופה שמה שמדאיג בהן במיוחד זה התהליך הרב-ממדי של פוליטיזציה ופרסונליזציה גם של המשפט, ובמקום להבין שהאחריות של הדור שלנו, אחריות מקימי מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, היא בדיוק לדון בנושאים הללו, לחוקק אותם, לקחת אחריות ולא לגלגל תפוח אדמה לוהט עד שהוא מגיע לשערי בית המשפט שנדרש להחלטה ואז לתקוף אותו ולגרום להחלשתו, במקום להבין את זה אני יושבת ומקשיבה לחבריי שתוקפים את הרשות השופטת ואינם מבינים שמה שנדרש פה בבית הזה זה לקיחת אחריות, לקיחת אחריות על כלל הנושאים שפוגעים במדינת ישראל. ולנושא הזה אני אומר: מהלכים בינינו, משרתים בצבא שלנו, לומדים עם ילדינו כ-400,000 אנשים שמוגדרים מחוסרי דת. זאת אחריותנו, אחריות הדור שלנו. ומי ייתן שהדבר היחיד שכן יצא מההחלטה הזאת, שההכרה בקהילות שגיירו את אותם אנשים, הרפורמיות והקונסרבטיביות, יגרמו לשיח הדרוש כדי להתמודד עם הנושא הזה, כדי שכן ניקח אחריות ונבצע את תפקידנו. ואני אומר לחבריי שלא בכדי ההלכה נקראת הלכה, לא ישיבה ולא עמידה, כיוון שהפוסקים הגדולים ביותר בהיסטוריה של העם היהודי, שאפשרו את המשך קיומו אחרי 3,000 שנה והפסיקו ב-72 השנים האחרונות, למעט כמה מגדולי פוסקי הדור, כולל הרב עובדיה יוסף, זה להבין שמדובר בהלכה שחייבת ללכת כדי להמשיך ולהתקיים. ופה אחריותנו של הדור שלנו. ומי ייתן ובממשלה ובכנסת הבאה סוף-סוף יטפלו גם בתפוח האדמה הלוהט הזה.

תודה רבה, חברת הכנסת מיכל וונש. תמו הדוברים, ואנחנו נעבור להצבעה על אישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש. מי בעד? מי נגד התקנות?

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה

(תיקון מס' 31), התשפ"א 2021,

בעד, שניים, נגד, אף אחד. התקנות אושרו,

לפני שנתקדם בנושאים על סדר-היום, אני לא יכול שלא להביע מורת רוח על היעדרו של שר תורן במליאת הכנסת,

התשפ"א 2021. אדוני היושב-ראש,

בשנת 2018 התקבל בכנסת תיקון מס' 200 לחוק הביטוח הלאומי. התיקון והתיקונים שנלוו אליו כללו שורת צעדים אשר הגדילו את קצבאות הנכות, נכות כללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה ואזרח ותיק נכה. בנוסף נקבע בתיקון 200 לחוק כי שר האוצר ושר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יבחנו את הגדלת שיעור קצבאות הנכות באופן מדורג בשנים 2021-2020 ויגישו לממשלה את המלצותיהם בעניין עד סוף שנת 2019, לרבות המקורות התקציביים הדרושים לכך.

שלום. המלצות השרים צפויות לבוא לידי ביטוי כחלק מהתוכנית הכלכלית הנלווית לתקציב המדינה הבא. לאור העיכוב בהגשת ההמלצות, ובמטרה לשפר את רמת החיים של אנשים עם מוגבלות, פורסם ביום 25 באוקטובר 2020 תיקון מס' 218 לחוק הביטוח הלאומי, שבו נקבע כי חלף הגדלת קצבאות הנכות בשנת 2020, בהיעדר תקציב, ישולמו לציבור הנכים, לרבות אזרח ותיק הזכאי לקצבה בגובה קצבת נכות, מענקים בגין כל חודש שבו היו זכאים לקצבת נכות בשנת 2020, בשתי פעימות. התקציב החד-פעמי לביצוע התיקון הוקצה במסגרת תוכנית הפעולה המפורטת כאמור בסעיף 3ב לחוק-יסוד: משק המדינה לשימוש בסכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2020. יצוין, אדוני היושב-ראש, כי התיקון קודם בהסכמת ארגוני הנכים, לאחר קיום שיח מעמיק של הארגונים עם שר האוצר, שר הרווחה והגורמים המקצועיים במשרדי הממשלה. במסגרת טיוטת חוק זו מוצע להאריך את מתן המענקים החד-פעמיים למקבלי קצבאות נכות שניתנו בתיקון מס' 218, כך שיינתנו גם בעבור המחצית הראשונה של 2021 בשתי פעימות בסופו של כל רבעון. כאמור גם מדברי ההסבר לתיקון 218, שינוי קבוע של הקצבאות יוכל להתבצע רק בעת אישור חוק התקציב,

אשר על כן,

חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, אבקש מכם להצביע בעד הצעת החוק ולהעביר אותה בדחיפות,

לוועדת העבודה והרווחה להכנה לקריאה שנייה

לא אכפת לי גם להישאר פה לתוצאות הדיון בוועדה וכבר היום להציג אותה בשנייה ושלישית, כדי שהנכים, שכל כך הרבה זמן מחכים לדבר הזה, סוף-סוף יקבלו אותו. אני רוצה להודות לכם. ייתכן, כפי שאמרת,

שזה הנאום האחרון, או אחד מהנאומים האחרונים שלי. אני, כידוע, נפרד מכם אחרי 25 שנות פעילות.

תהיה הזדמנות לנאום את נאום הפרדה. תודה לכם. בהצלחה לכולם. תודה רבה לסגן שר האוצר. אנחנו נעבור לרשימת הדוברים. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת משה ארבל, מוותר ומנהל את הישיבה. מוותר בכובעו כחבר כנסת, ומנהל את הישיבה בכובעו כסגן יושב-ראש, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת. חבר הכנסת עופר כסיף יעלה ויבוא. שלוש דקות לרשות אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני סגן השר,

לברך אותך וגם להביע את צערי על כך שלא תמשיך. בזמן הקצר יחסית שאני פה למדתי להכיר ולהוקיר אותך על העבודה הרצינית, המקצועית, ועל הלב הרחב שלך. לפעמים לא מסכימים באופן טבעי, אבל אי-אפשר לקחת ממך את האיכויות האלה. אני מאחל לך את כל ההצלחה. הלוואי שמי שיחליף אותך יוכל להיכנס לנעליך הגדולות מאוד. תודה. חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אנשים נכים זכאים בזכות ולא בחסד, לא בצדקה אלא בצדק, לתמיכה מהמדינה. זה החוזה בינינו, בין האזרחים למדינה. הסולידריות החברתית הזאת, הדאגה למוחלשים ולכלל, היא ההצדקה הבסיסית ביותר לקיומה של מדינה. בלעדיה אין למדינה כל ערך וכל תפקיד, ואף לא סיבת קיום. העובדה שהתכנסנו כאן היום שוב לאישור תוספת זמנית לקצבת הנכות היא אות קלון לכנסת, ויותר מכך, אות קלון לממשלת הכזב שלא טרחה להעביר תקציב קבוע. ממשלה זו, בראשות נבל ציניקן, ששומע על אלפי נפטרי קורונה, צוחק ואומר "פקה-פקה", ושמבחינתו יכולים הנכים ללכת, אתם יודעים בדיוק לאן. אין פה בן אדם אחד שיכול להישיר מבט לאנשים הדורשים בסך הכול את שמגיע להם ונתקלים שוב ושוב באטימות וברשעות של ממשלה שבעה, מנותקת, זחוחה ויהירה. ואם זאת הפגיעה בציבור הנכים הכללי, אשר מקבל כעת איזשהם פירורים זמניים, תארו לעצמכם מה מצבם של נכי תאונות העבודה. ב-2018 נחתם הסכם בין המדינה ובין ארגוני הנכים, המדינה התחייבה להגדיל את הקצבאות ולאחר מכן להצמידן לשכר הממוצע במשק, לאחר שנשחקו במשך שנים. מההסכם הזה הושמטו נכי תאונות העבודה, ציבור מופלה בתוך ציבור הנכים המופלה כולו. נכי תאונות העבודה לא נכללו בהגדלת הקצבאות ולא נכללו בהצמדה לשכר הממוצע. וכאילו לא די בכך, כאשר ניתנו מענקי קורונה מוגדלים לנכים, הלך נער אוצר ציניקן במיוחד ודאג לשים לב שחס וחלילה לא יגיעו מענקים מוגדלים גם לנכים מתאונות עבודה. למה לא להם? אפשר רק לשער. אולי כי מדובר בעיקר בערבים שנפצעו בענף הבנייה? אולי כי בדרך כלל מדובר באנשים משכבות מוחלשות שעבדו בעבודות כפיים מסוכנות ואותם לא צריך לספור? זרקו את נכי תאונות העבודה מכל הסכם מיטיב, מכל מענק שניתן לנכים האחרים, שגם הם רחוקים מלקבל מספיק. לא מקבלים כמעט כלום. פניתי שוב ושוב לשר הרווחה ולשר האוצר. צר לי להגיד, אבל זה לא עניין אותם. זה לא עניין אותם בכלל. הם לא נקפו אצבע כדי לסייע לציבור הזה. אנחנו נצביע בעד הפירורים האלה משום שהם עדיפים על כלום, אבל בד בבד נמשיך להיאבק למען קצבאות מכובדות ומכבדות, למען השוואת התנאים של כל אוכלוסיית הנכים, ללא אפליה והבחנה על בסיס כלשהו, נא לסכם. ולמען חיים בכבוד לכל אזרח ואזרחית באשר הם.

חבר הכנסת משה גפני, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח. חברת הכנסת ענת כנפו תעלה ותבוא. אני מציין שלמרות שנעלתי את הרשימה אני אאפשר לפנים משורת הדין גם לחבר הכנסת אחמד טיבי וגם לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי להצטרף, ולחבר הכנסת אוסאמה סעדי, למרות שקראתי בשמו, היו"ר משה ארבל:

בבקשה, גברתי. שלוש דקות לרשותך. קודם כול, אני רוצה להגיד ברכות לסגן שר האוצר. עקבתי אחריך בוועדות, אני זמן קצר מאוד כאן במשכן, אבל עקבתי אחריך בוועדות ובעשייה הציבורית שלך, במחויבות שלך, במנהיגות המשרתת שאתה מוביל, בנועם הליכותיך, באהבת האדם שלך, באהבת החינם שלך, הלוואי שירבו כמותך בישראל, ומי ייתן וה' יברך אותך ואת העשייה שלך להמשך.

לגבי הנושא שעומד בפנינו היום, בקצרה מאוד אני אגיד שמצד אחד אני גאה מאוד להיות אחת מחברות הכנסת הבודדות פה, מחברי הכנסת הבודדים, שיצביעו בעד העלאת הקצבה. חבר הכנסת עופר כסיף, הלחישות שלך עם קול בס ולכן הן נשמעות. מגיעות עד כאן. עולות על הקול שלי, חבר הכנסת כסיף. גם אני מתביישת שמדובר בפרוטות, וצר לי שלא עבר תקציב המדינה, מה שלא מאפשר את העברת החוק להעלאת קצבת נכות לגובה שכר מינימום. לא צריך להעלות את זה במאות שקלים בודדים, זה מעליב וזה לא הוגן. יש עודפי גבייה של מיליארדים מהביטוח הלאומי, הם צריכים להגיע לנכים, הם צריכים להגיע לניצולי שואה שמפסידים שעות סיעוד בגלל מבחן הכנסה. ידוע שאין כפל מבצעים בביטוח לאומי, או קצבת נכות או קצבת זקנה. יש הרבה עוולות, וזה חוק שהוא טלאי על טלאי. אז מי שיזכה בבחירות הבאות יכול לבוא כבר ולהצהיר שיעשה תיקון, יבנה את החוק מחדש ויחזיר את כל הכספים שנגבים מהעם למי שצריך את זה בעם. זה מתאים מאוד לרוח היהודית, זה כמו מעשר שהיה פעם. אני מאוד מקווה שנעשה את השינוי הזה בכנסת הבאה ותתקנו את העוולות. אני כמובן גאה להיות תומכת אפילו בפירורים האלה.

תודה רבה לחברת הכנסת ענת כנפו. זו ההזדמנות הראשונה שלי גם לברך אותך. חבר הכנסת אוסאמה סעדי יעלה ויבוא. מייד אחריו. קראתי לשניכם ושניכם לא הייתי באולם בזמן שקראתי לכם. אני חוזר אחורה בסדר. שלוש דקות

כבוד היושב-ראש, כבוד השר, כבוד סגן השר, אמרתי שאולי זה הנאום האחרון שלך, אבל הבאת לפחות חוק, רק עכשיו התחלתי לדבר, עליזה. מה קרה? אבל לפחות הבאת חוק שהוא טוב לבעלי מוגבלות, קצבאות נכים, שירותים מיוחדים, קשישים. אבל אנחנו היינו מצפים לא לעשות טובות לאנשים האלה. כבר הייתה צריכה להיות פעימה שנייה ופעימה שלישית, לפי ההסכם. אני מזכיר לך ומזכיר לכולנו שבכנסת העשרים התאספנו כל נציגי הסיעות, כל נציגי המפלגות, בתל אביב עם יו"ר הקואליציה דאז דוד ביטן ואמרנו שאנחנו תומכים במאבק הצודק של הנכים, ומגיע להם, 2019, 2019. ומגיע להם לחיות בכבוד. לא יעלה על הדעת שקצבת נכות 100% היום היא 3,700. זה תת-תנאים לאנשים האלה שסובלים, בעלי שיעור נכות 100%, שירותים מיוחדים, קשישים. למה לא מקבלים לפחות שכר מינימום? בגלל שאין תקציב למדינה, אז גם ב-2020 עשיתם את החוק הזה, שאנחנו תומכים בו, אבל זה חוק שהוא מעט מדי, מאוחר מדי. למה צריך לענות את האנשים האלה? ועכשיו מה, באים ונותנים למי שזכאי ל-100% נכות אדוני היושב-ראש, הוא יקבל 190 שקל לחודש?

אז הוא יקבל את התוספת הזאת כפול שלושה חודשים, חצי שנה, אבל זה אפילו פחות מהמינימום כדי לחיות בכבוד. לחיות בכבוד. עכשיו הייתי בוועדת הכנסת והצבעתי בעד הקדמה בכל הקריאות. אנחנו רוצים לסיים את החוק הזה ולפחות לתת לאנשים האלה את המינימום הזה. אבל אני אומר: הגיע הזמן שהאנשים האלה לא יעשו כל יום שני וחמישי, כל חודש וכל חודשיים, הפגנות ושביתות ויחסמו כבישים על מנת שהממשלה תיאות ותעשה טובה לתת להם, אני חושב שכולנו מסכימים, גם קואליציה וגם אופוזיציה, אין מחלוקת בעניין הזה שצריך לתת להם את מה שמגיע להם. לכן אנחנו ברשימה המשותפת כמובן נסכים ונתמוך בחוק הזה, שהוא חוק טוב, אבל צריך לעשות אחת ולתמיד לתת להם את מה שמגיע להם: זכות לחיות בכבוד, ולהעמיד את קצבת הנכות בדיוק כמו שכר מינימום. תודה. תודה רבה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין תעלה ותבוא. בבקשה.

כבוד היו"ר, חברים וחברות, יש חברה אחת פה, אומרים

ו"קצבת נכות"; אני חושבת שביום שאנחנו נשנה את ההגדרה ואת השם למשהו יותר משקף, אז אנחנו נתחיל להבין את המשמעות של החיים של אותם אנשים בעלי צרכים מיוחדים ואתגרים מיוחדים. אני חושבת שאנחנו צריכים להגיד "בעלי הכוחות האדירים". כעובדת סוציאלית במשך הרבה שנים, כפעילה קהילתית, פגשתי, ראיתי, חייתי את המצוקות של אותם אנשים ונשים. פשעם הגדול שהם נולדו או שהחיים זימנו להם הזדמנויות קשות. אנחנו כאן, במקום לפעול למתן אפשרות לחיים מכובדים דווקא לאותם אנשים, אנחנו מתנערים. מהדוכן הזה, כשליחת ציבור, כחברת כנסת של רע"ם, אני מבקשת: הגיע הזמן לתקן את העוול, ולא רק בפרוטות שנותנים לאותם אנשים. הפרוטות האלה לא יספיקו אפילו לתרופות החודשיות שלהם. הגיע הזמן שיהיה חוק שנותן שכר מינימום לפחות לאותם אנשים. ומגיע להם, מגיע להם בגדול, כי מאחוריהם יש גם משפחות ויש ילדים. זכותם לא לחיות בחוסרים ובחסכים, זכותם הנורמלית והטבעית שירגישו כמו שאר הילדים. על זה, בעזרת השם, אנחנו הולכים לעבוד ונדאג שזה יקרה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. חבר הכנסת אחמד טיבי יעלה ויבוא. מכובדי היושב-ראש, השר,

אני רוצה להפנות את דבריי לסגן שר האוצר יצחק כהן. אני מכיר אותך שנים רבות,

מה השקפתך, אם אפשר, עובדי הסיעה, לרבות דנית, קצת יותר שקט.

סגן השר איציק כהן, אני מכיר את פועלך, את חריצותך. הצטערתי מאוד לקרוא בשבועות האחרונים את ההודעה שאתה פורש. אני חושב שהוספת רבות גם בעבודה בוועדות, גם במליאה, וגם היית בשבילנו כתובת בתפקיד שלך כסגן שר האוצר. ידעת להקשיב, ידעת לטפל וידעת לחזור לתת תשובה. נכון, יש בינינו חילוקי דעות מדיניים ופוליטיים ואנחנו משני עברי המתרס, אבל תמיד היית בצד הנכון של בני האדם, ולכן אני רוצה להודות לך. שלוש דקות לרשותך.

מכובדי היושב-ראש, רק עכשיו קיבלתי הודעה שהתפרסם שבית המשפט קיבל את המלצת השב"ס להאריך בשישה חודשים את הבידוד בצינוק של השייח' ראאד סלאח. אני לא, תראה, זה כל כך ברור שזה (אומר בערבית: רדיפה), רדיפה, מדינה שרודפת את השייח' ראאד סלאח, רודפת אותו כדי להכניס אותו לכלא ורודפת אותו בתוך הכלא כדי להכניס אותו לצינוק. ועל מה כל הרדיפה? לא על פשע שהוא עשה, והוא לא עשה, אלא על דברים שהוא אמר, על עמדות פוליטיות. כבר אמרתי בעבר, כבוד היושב-ראש, שאני מכיר אנשי דת יהודים,

שהסיתו לרצח, ואפילו לתחנת משטרה לא הוזמנו. זה המוסר הכפול, וכמו שאמרתי יותר מאשר פעם לשייח' ראאד: הוא נכנס ותמיד יוצא יותר נחוש, יותר חזק ויותר דבק בעמדתו.

יש עוד נושא שעכשיו קיבלתי אותו מיקירי תאופיק קיים מאל-עזיר,

אתה היית אצלם לפני כמה ימים, החלטה על הפקעת קרקע של 110 דונמים

יישוב קטן, של משפחת קיים. 110 דונם. כבר פנו לבתי משפט. יש ישיבה בספטמבר 2021. אנחנו נמשיך לעמוד לצד תושבי אל-עזיר, משפחת קיים, כי ההפקעה הזאת היא הפקעה נוראית, מתעמרת ולא נכונה. הרי מה אנחנו מבקשים? שתתכננו ותאפשרו ליישובים הערביים להתרחב, כדי שזוגות צעירים יבנו ויגורו ולא ייאלצו להרגיש מחנק בתוך היישוב. זה מה שאמרתי, שהאידיאולוגיה היא להרחיב יישוב יהודי ולחנוק יישוב ערבי. אדוני, אני אסיים ביחס לחוק הזה. הרי למה באנו היום? בעיקר בגלל החוק הזה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי היה בוועדת הכנסת, ייצג אותנו ותמך בפטור לגבי החוק הזה של מענק חד-פעמי בקצבאות נכות. מאבק ארוך וכואב מנהלים האנשים בעלי הצרכים המיוחדים למען קצבת נכות גדולה יותר. מה זה 3,700 שקל? למי זה מספיק להתקיים בכבוד?

ועכשיו, גם החוק הזה הוא מעט מדי ומאוחר מדי, ולמרות זאת אנחנו ברשימה המשותפת החלטנו לבוא ולתמוך: 190 שקל, שישה חודשים לאחור, כמעט 1,200 שקל. הם זקוקים לכל גרוש. אבל הממשלה חייבת להפסיק להתעמר באנשים בעלי צרכים מיוחדים ולהגדיל את קצבאות הנכות כדי שאנשים יוכלו להתקיים במינימום אפשרי ובכבוד מרבי.

תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי יעלה ויבוא. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, שאפשרת לי לדבר. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אדוני סגן השר, שהוא באמת האיש הנכון במקום הנכון להביא את הבשורה הגדולה הזאת לציבור הנכים, אני זוכר שלפני כמה שנים, וחבר הכנסת אוסאמה סעדי הזכיר את זה הבוקר בוועדה, היינו נציגי כל הסיעות בכנסת בבית סוקולוב, ויושב-ראש הקואליציה היה דוד ביטן, ויצאנו בבשורה מאוד מאוד משמחת לנכים. נכון, לא כל ארגוני הנכים אהבו את זה, אפילו כאן בכנסת, בוועדות של אלי אלאלוף, חלק גם לא אהבו, אבל בסופו של דבר יצאנו עם בשורה מאוד מאוד משמחת, והנושא הזה התעכב. מאז ועד היום כיהנתי כבר תקופה ארוכה כיושב-ראש השדולה למען המשפחות ובעלי המוגבלויות, ופגשתי משפחות של נכים, ארגונים של אנשים עם צרכים מיוחדים ובעלי מוגבלויות, ואין ספק שמה שהמדינה עושה כאן היום זה צעד מאוד מאוד נכון בכיוון הנכון.

אין פה קואליציה ואופוזיציה, באים לתמוך ולחזק אותם. אבל יש נושא שכן הייתי רוצה, שנוכחתי לגלות בתקופה האחרונה, שהתוודעתי יותר, והוא נושא הביורוקרטיה מול משפחות הנכים, מול אנשים בעלי מוגבלויות. יש אדם שהוא נכה, שולחים אותו לכל מיני ועדות על מנת לקבל, אם זה בביטוח הלאומי ובעוד מקומות, עוברות שנתיים, ושולחים אותו עוד פעם בחלק מהמקומות לעבור את הנושא הזה,

והוא שואל את עצמו: מה קרה בשנתיים האלה? מה, צמחה לי רגל? פתאום אני לא נכה? רופאים, עוד רופא ועוד רופא, מאשרים פעם אחרי פעם שאני כבר לא אחזור לאיתני הראשון ולא אהיה מה שהייתי. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות מאמץ גדול על מנת לחסוך את כאב הלב הזה, את הביורוקרטיה הבאמת-קשה ורעה של אותן משפחות ששולחים אותן לטיול גדול: תביא טפסים, ועוד פעם. וכן, לקצוב את משרדי הממשלה בזמן, כמה זמן עד שנותנים להם תשובה, כי בזמן הזה הם פשוט מתייסרים. אני מכיר משפחות וכמה זמן לקח להן לקבל תו נכה לרכב שלהן: "חסר את זה" ו"עוד פעם", חודשים על גבי חודשים, והם צריכים לערב אותנו. מה הוא עושה בזמן הזה? הוא לא יכול לחנות, ואם הוא חונה, הוא מקבל דוחות ולך תבטל את זה. אדוני היושב-ראש, לפני כמה ימים קיבלנו פטיש חמישה קילו על הראש מבג"ץ. קיבלנו הכרעה קשה מאוד שמסובבת פעם אחת את המושג מדינת יהודית. אני באתי לכאן לומר שאנחנו נהיה חברים בקואליציה שתתקן את העלבון שיצא מבג"ץ, תתקן את העוול ואת חוסר הדעה והבינה שיצא משם. אין אף אחד שיכול לקבוע מיהו יהודי חוץ מהדת עצמה, חוץ מהרבנות הראשית. אדוני היושב-ראש,

אני אוסיף עוד כמה מילים. צייצנים רבים, גם מהבית הזה, תוקפים את המגזר החרדי בימים האחרונים. הם לא שמים לב שאנחנו והחוק שאתה הגשת, בשליחות השר דרעי, אנחנו רוצים מקום אחד שידע ויוכל להכשיר אנשים להיות יהודים. אפילו בתי הדין הרבניים החרדיים, אנחנו לא רוצים שתהיה להם הסמכות הזאת. יש משרד בריאות אחד, תו תקן אחד, ולא יכול להיות, יש רק גוף אחד שמכשיר אנשים להיות רואי חשבון, שופטים ועורכי דין, ויש רק מקום אחד שיכול להחליט מיהו יהודי, ועל זה אנחנו נעמוד.

תודה רבה לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. חבר הכנסת יוסף טייב יעלה ויבוא. אחריו השר שטייניץ ידבר בשם הממשלה, אם ירצה, סגן השר יסכם, ונעבור להצבעה. אולי הוא, אני קורא אותו במבט עיניים. אנחנו יודעים להבין אחד את השני. כי אנחנו בעד, שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה ככה לנסות לגעת בנקודה חשובה מאוד, אני חושב. לפני כמה שבועות התמניתי עם ידידי חבר הכנסת ינון אזולאי, בשם תנועת ש"ס, להילחם למען אנשים עם מוגבלויות, לבוא ולהיות להם לעזר. אומנם אנחנו שני ח"כים שהתמנינו, אבל כלל הח"כים של התנועה הולכים להילחם, והפעם יותר מאי פעם. אנחנו לקחנו את הנושא הזה ברצינות. זה כבר שלושה שבועות אני יורד לשטח, פוגש הורים שמתמודדים עם ביורוקרטיות קשות מאוד, מתמודדים עם רשויות, עם מענה, הם מבקשים תשובות ולא מקבלים תשובות, עם בעלי מוסדות שלא מקבלים את התקציבים בזמן, עם סמכויות ברמה של משרדי ממשלה, שפזורות, אחד לא יודע על השני, מי אחראי על מה. אני חושב שהגיע הזמן, ובעזרת השם אני מקווה שכרגע, עכשיו ממש, בכנסת העשרים-וארבע, ממשלת ישראל תשים בראש מעייניה את הנושא הזה של אנשים עם מוגבלויות. החוק הזה שעובר היום בקריאה ראשונה הוא בוודאי חוק חשוב, ואנחנו מודים לממשלת ישראל ולעומד בראשה, לשרים שתמכו בדבר הזה ולחברי כנסת מכלל הכנסת, מכלל הבית הזה, אופוזיציה וקואליציה, אבל הדבר הזה אינו מספיק. אנחנו צריכים להבין שמעבר לבעיות שיש לנכה או לבעל מוגבלות מסוימת, יש משפחה שמתמודדת עם הדבר הזה, עם הקושי הזה, עם הביורוקרטיה, עם חיי היום-יום, אם זה ברמה של נופשים ואם זה ברמה של הקלות ואם זה ברמה של תמיכה ואם זה ברמה של תווי נכות וכו' וכו'. והדבר שהכי זעזע אותי: אני היום חוזר מסיור, ואני שומע שכשילד מגיע לגיל 21 הוא יוצא מהמערך של מערכת החינוך ואין מי שמטפל בו. יש לו טאבלט שהוא קיבל במערכת החינוך, שעוזר לו לתקשר עם הסובבים אותו, בגיל 21 פשוט לוקחים לו את זה, לך עכשיו תסתדר לבד. אנחנו נמצאים במדינה יהודית.

מעבר לחובה שלנו לדאוג להם, זו זכותנו לדאוג לקהל בעלי המוגבלויות, אנשים עם מוגבלויות, למשפחות שלהם, לנשים שלהם, לאחים שלהם. בואו יחד, תאמינו לי, זו תהיה זכותנו שאנחנו נייצג אותם, אם זה בוועדות ואם זה בחקיקה. ומעל לכול, להתחיל לפשט את הביורוקרטיה הזאת, לא ייתכן שבן אדם שיש לו בעל מוגבלות בבית יצטרך לרוץ ממשרד למשרד, ממקום למקום, מרשות לרשות, כדי לקבל את המגיע לו. בואו יחד נתאחד כולנו, אופוזיציה וקואליציה, וניקח את הנושא הזה לכנסת העשרים-וארבע, נשים אותו בראש מעיינינו. דברים שכל כך יכולים לחבר אותנו. מספיק עם המפריד, בואו נילחם יחד על הדברים למען בעלי המוגבלויות בישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת יוסף טייב. השר יובל שטייניץ יעלה ויבוא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ידידי,

יקירי, חבר הכנסת, סגן השר, השר לשעבר הרב איציק כהן, כמעט עומדות לי דמעות בעיניים שאתה החלטת להיפרד מאיתנו, מהכנסת, מהממשלה, מהמערכת הפוליטית. בפוליטיקה אין כמעט חברות, וודאי שאין אהבה, אבל אם אני יכול לומר, אחד הבודדים שאני יכול לומר עליהם שאני ממש אוהב אותם בכל לב בפוליטיקה זה איציק כהן. איציק כהן, אני לא יודע אם כל חברי הכנסת באמת מכירים אותו כמו שאני מכיר אותו, אבל אני יכול לומר, אדוני היושב-ראש, שמתוך עשרה קבין של טוב לב שירדו לפוליטיקה הישראלית, תשעה קבין נמצאים בליבו של איציק כהן. זכיתי להכיר את איציק כהן מקרוב בעיקר במהלך כהונתי כשר האוצר במשך ארבע שנים, ממרץ 2009 עד מרץ 2013, ואני רוצה לספר על התחלת ההיכרות שלנו. מוניתי לשר אוצר, ולא הכרתי כל כך את איציק ככה מקרוב עד אז, והתבשרתי שגם יהיה סגן שר אוצר, איציק כהן מש"ס. הימים היו ימים קשים של המשבר הכלכלי הגלובלי של 2008, תחילת 2009, צמיחה שלילית, פניקה נוראית, אבטלה שמתקרבת ל-10%, טענות שהאבטלה תגיע גם ל-20% כמו שקרה ביוון,

ביום השלישי שלי במשרד האוצר, מישהו מפריע שם, ביום השלישי שלי במשרד האוצר כינסתי את כל צמרת האוצר לישיבה הגדולה הראשונה לדון אז בהגשת, מי זה מדבר פה כל הזמן? אני מבקש רק, אם יש סדרנים ביציע, לבקש שיהיה שקט.

זה נורא מפריע, זה מלכיאלי, וזה לא נאום רגיל, זה לזכותו של איציק כהן. מלכיאלי מפריע לחבר שלו איציק כהן.

הימים היו ימי משבר, וכינסתי את הנהלת האוצר לישיבה גדולה ראשונה כדי לדון בהעברת ישראל לשיטת תקצוב דו-שנתית. יושבים מנכ"ל האוצר, ראש אגף תקציבים, החשב הכללי, הממונה על השכר, ראש רשות המיסים, ראש רשות החברות, כל האנשים הנכבדים באוצר, ראש אגף המחקר והכלכלה, ואנחנו מתחילים בישיבה, ופתאום אני אומר לעצמי: רגע, איפה סגן השר? זה לא בסדר, הוא מאחר לפגישה? אני שואל את המנכ"ל שניצב לצידי: סליחה, מה, סגן השר לא הגיע לישיבה?

לא הזמנו אותו.

לא הזמנתם את סגן שר האוצר לישיבה? השר, אני יכול להיפגש איתך רגע בחדר שלך, נעשה הפסקה רגע? אני לא מבין מה קורה, עושים הפסקה, אני ניגש עם מנכ"ל האוצר דאז יורם אריאב, בן אדם שאני מאוד מעריך, כלכלן מעמיק ומבריק, והוא אומר לי: תראה, השר, יש פה מסורת: היו הרבה מקרים שלשרי האוצר היו סגני אוצר, אבל הם תמיד רצו שהם יישארו שם רחוק בקצה המסדרון, שלא יתערבו להם בעניינים, שלא יריבו איתם על סמכויות, שלא ייקחו להם את הקרדיט, את התקשורת וכו'. למה אתה צריך את סגן השר?

מה קרה לך? סגן השר הוא מספר שתיים במשרד, ואני מבקש שהוא יוזמן לכל ישיבה ולכל מסיבת עיתונאים וישב לידי.

אנחנו בשיאו של משבר כלכלי גלובלי, יהיו מספיק נושאים ומספיק קרדיט ומספיק כיסוי תקשורתי לכולנו. אז מה אתה רוצה לעשות עכשיו?

אני לא ממשיך את הישיבה עד שלא קוראים לסגן השר, תפנו לו פה מקום. הגיע סגן השר איציק כהן, ואני יכול לומר לכם,

באוצר אמרו לי: מה, וחתרנות, ומפלגה אחרת, בדיוק ההפך קרה: הבן אדם שיכולתי לסמוך עליו בעיניים עצומות, שהרגשתי, מי שמדברים בפלאפון באולם, זה מאוד מאוד מפריע.

יחסי האמון שנוצרו בינינו היו מעל ומעבר. ידעתי שאני יכול לסמוך על איציק כהן בעיניים עצומות, גם מבחינת המקצועיות שלו, כל משימה שהוא לקח על עצמו, הוא ביקש לטפל בעיקר בשוק ההון וברשות המיסים, הוא עושה את זה ברצינות ובמקצועיות, וידעתי שגם אין ממה לחשוש, לא נוצרו בינינו שום כיפופי ידיים, שום מאבק על סמכויות. הכול היה באמון ונאמנות מוחלטת, וזה לא בזכותי, אני בן אדם לא קל לפעמים, זה בזכותו של איציק כהן. נפשי בנפשו נקשרה. באמת היו שנים קשות, המאבקים, הקבלה ל-OECD, המחאה החברתית ברחובות, ועדת ששינסקי עם כל המאבקים שסביבה ועוד ועוד, שביתה כללית של ההסתדרות בכל המאבקים והמשברים הללו היה לי שותף ובן ברית, ואני מוכרח לומר שכזו רמה של טוב לב, של צניעות, הלוואי עליי,

לא האדם הכי צנוע, הלוואי עליי, של צניעות, של מסירות, של אכפתיות, גם חברתית, גם בין אדם לחברו. זה היה מעל ומעבר.

אחד האנשים הכי טובים, לא רק מבחינת האיכות המקצועית שלו,

פשוט בן אדם טוב,

עוזב אותנו היום. אני גם זכיתי להכיר את ברוריה אשתו ואת עשרת ילדיו כאשר התארחנו אצלם פעמיים, אני חושב, בסוכה בסוכות, גם באירועים אחרים נפגשנו, ובאמת נוצר קשר גם בין המשפחות. איציק כהן, הרב איציק כהן,

השר לשעבר, סגן השר היום, חברי, ידידי,

אני מצדיע לך. אני אוהב אותך, אני מודה לך על הידידות והחברות בינינו, ואני מאחל לך רק טוב, כפי שמגיע לבן אדם כל כך מלא בטוב ועם לב טוב כמוך. באמת, אם היו פה עוד עשרה או 15 איש כמוך, כל המערכת הפוליטית שלנו הייתה נראית אחרת.

תודה רבה מקרב לב,

להצביע על זה פה אחד? אני סמוך ובטוח שאם נצביע על דבריו של השר זה יעבור פה אחד במליאה. "ישראל אשר בך אתפאר". ובכן, כבוד סגן השר, אתה תרצה לסכם או שנעבור להצבעה? הצבעה. אז נעבור להצבעה. אנחנו נעבור,

להצבעה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224, הוראת שעה) (מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020) (תיקון), התשפ"א 2021, בקריאה הראשונה. אני אאפשר גם לחברי הכנסת שלא במקומם אבל נמצאים באולם המליאה להצביע. לאחר ההצבעה האלקטרונית אני אקרא את שמותיהם.

ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224, הוראת שעה) (מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020)

2021, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. ובכן, תוצאות ההצבעה האלקטרונית:

אין מתנגדים, אין נמנעים, ואני מצרף את חבר הכנסת יעקב אשר כתומך, חברת הכנסת ענת כנפו,

חבר הכנסת יוסף טייב תומך,

אם כן, 14 תומכים, אין מתנגדים ואין

לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 218, הוראת שעה) (מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020) (תיקון), התשפ"א 2021, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. תודה רבה, גברתי. יציג את הצעת החוק, אנחנו כמובן נתחיל לדון בהצעת החוק הזאת, הצעת חוק הביטוח הלאומי (מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020) (תיקון), התשפ"א 2021, לקריאה שנייה ושלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה חבר הכנסת חיים כץ. בבקשה, אדוני. תודה רבה. זה מקרה שדנים על הנכים ורק חברי הליכוד פה, אדוני היושב-ראש? זה מקרה שדנים על הנכים ורק חברי הליכוד פה? טוב, מאחר שאני יושב בכס יושב-ראש הכנסת עכשיו, אני מנוע מלהביע את עמדתי הפוליטית. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

הייתי יכול להגיד בקצרה שתי מילים, עושים הצבעה, ועל הנכים רק חברי הליכוד יצביעו. זו יכולה להיות פעם ראשונה ב-21 שנה שקורה כזה דבר. אני יכול להגיד לך, אדוני יושב-ראש הוועדה, שמדובר במעשה חשוב, וטוב שאנחנו מקדמים אותו בכנסת. חוק הנכים ותיקון הקצבאות שלהם, רצינו להביא אותם לשכר המינימום

והגדלנו את הקצבאות ב-4 מיליארד ו-141 מיליון על מנת לקרב אותן לשכר המינימום. החוק חוקק בפברואר 2018, והיו צריכות להיות שתי מדרגות נוספות שלא התבצעו. מאחר שהן לא התבצעו ואנחנו בכל זאת רוצים לתת לנכים את מה שכנסת ישראל הבטיחה, בשנת 2020 הם קיבלו את כל המענקים שהם היו צריכים לקבל כשעדכנו את הקצבאות, את כל המענקים עד דצמבר 2020, ועכשיו אנחנו באים ומשלימים, כי עוד פעם אנחנו הולכים לבחירות, והנכים לא צריכים לסבול. אנחנו משלימים ונותנים להם בהוראת שעה גם את הקצבאות עד 30 ביוני. אדוני יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק ביטוח לאומי (הוראת שעה) (מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020) (תיקון), התשפ"א 2021. הצעה זו היא הצעת חוק ממשלתית, הקובעת כי המענק שמשלמים לקצבת נכות בעד שנת 2020 חלף, המדרגה של העלאת קצבאות הנכות, שהייתה צריכה להתבצע בשנת 2020 בהתאם לתיקון מס'

תשולם באותם שיעורים גם בעד המחצית הראשונה של שנת 2021, זאת מאחר שגם כעת טרם אושר תקציב המדינה שאישר העלאה קבועה לקצבאות הנכים כמתחייב לפי החוק. המענקים החד-פעמיים ישולמו בשתי פעימות: במרץ 2021 בעד החודשים ינואר עד מרץ, וביוני 2021 בעד החודשים אפריל עד יוני, בעד כל חודש שבו שולמה אחת מקצבאות הנכות הרלוונטיות. אולם מי ששוהה במוסד במימון המדינה לא יהיה זכאי למענק. מבחינת גובה המענק, ההסדר הוא כפי שנקבע בתיקון 218: מקבלי קצבה חודשית מלאה יקבלו מענק של 190 שקלים חדשים, מקבלי קצבה חודשית חלקית יקבלו מענק יחסי בהתאם לדרגת אי-כושרם להשתכר, אזרחים ותיקים יקבלו את אותו מענק בהתאם לשיעור דרגת האי-כושר שלפיה שולמה להם קצבת נכות לפני שנעשו זכאים לקצבת אזרח ותיק, והינה עוד אחד מהליכוד הגיע, ואנחנו עדיין רק הליכוד.

אוסאמה, אנחנו נצרף אותך לליכוד. חוץ מהליכוד אין פה אף אחד.

הנכים חשובים להם, אחר כך הם יגידו,

מיכל וונש הגיעה. אני חושב שכולם שמעו את הנאום שלך והתחילו להגיע. אנחנו נקרע את הבגדים. טוב. מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בכל שלוש הרמות יקבלו מענקים בסכומים הנעים בין 100 ל-300 שקלים, נכים מונשמים יקבלו מענק מוגדל בשיעור של 5,341 שקלים חדשים, אני לא נכנס לפירוט, גם ילדים יקבלו. יצוין כי מי שזכאי ליותר מקצבה אחת יקבל את המענק המגיע בעד כל אחת מהקצבאות שלהן הוא זכאי בסכומים מצטברים. עוד נקבע כי אוצר המדינה ישפה את המוסד לביטוח לאומי בתוספת של 0.562 מיליארד,562 מיליון, זה נשמע יותר אולי מאשר 0.562 מיליארד. מה נשמע יותר, יובל? מיליארד.

אז זה כמעט מיליארד, מעל חצי מיליארד. 562 מיליון, שזה 0.562 מיליארד שקלים, על הסכום שנקבע לשיפוי על המענקים לשנת 2020. בנוסף, הצעת החוק מאריכה את ההוראה שנקבעה כהוראת שעה בתיקון מס' 218, שלפיה תשלומים שיוענקו מכוח הסכמים לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי בקשר להשפעות הכלכליות הנוגעות לנגיף הקורונה החדש לא ייחשבו הכנסה לעניין כל דין, אלא אם נקבע אחרת בהסכם. התוקף החדש של ההוראה הוא כתוקף של כל הצעת החוק, קרי 31 בדצמבר 2021. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור, ואני מבקש מהכנסת לאשר. מאחר שאני רואה שיש פה רוב דרמטי לליכוד, איפה אלה שלא ליכוד?

אה, אחת ואוסאמה, אוסאמה, כבר גיירנו אותו. מיכל, השאלה איך אנחנו מגדירים אותך, כחול לבן? בוודאי. בכנסת העשרים-ושלוש אני בכחול לבן. מיקי, היא חדשה? היא חדשה מכחול לבן? כמה זמן היא בכנסת?

יאללה, תעלה, אדוני. לאן אתה עולה? נו, תצביע מפה. אני רוצה לברך אותך. אין לי בעיה, מי שרוצה להצביע מלמטה, אנחנו נאשר. אפשר פה למטה? כן, אני יכול לאשר. תודה רבה, אדוני. לא, חכה, אני רוצה לברך אותו. הוא הופיע בוועדה, חיכה, היה שותף פעיל. היו שני חברי כנסת, הוא ואתי חוה עטייה, אלה באו, פעלו, עשו ועבדו בוועדה. יפה מאוד, חברת הכנסת אתי חוה עטייה יישר כוחך. איפה המתגייר? הוא בדרך. אז אני רוצה להודות, כי נראה שזה יעבור: תודה לענת כהן שמואל, מנהלת הוועדה, ולצוות שלה, ליועצת המשפטית יעל סלנט, לחברי הוועדה שהתייצבו, איפה הוא, אוסאמה? לחברי הוועדה שהתייצבו והשאירו את חותמם על הדיון היום וגם בדיונים שקדמו לעניין, אוסאמה סעדי וחברת הכנסת חוה אתי עטייה, ובעיקר למאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, אנרג'ייזר שבא ועושה, והוא יעשה גם ניסיון שהתשלום הראשון של הנכים יהיה כבר ביום ראשון הקרוב. מאחר שכולם פה ליכוד, על מנת שאנחנו נוכל ללכת לכינוס פתיחת הבחירות שלנו היום, ב-18:30?

אז צריך לסיים ולהצביע, אז אין דיבורים ואין הסתייגויות. תודה רבה לכולם. אני מקווה שנאשר את זה והנכים יקבלו מעט ממה שמגיע להם.

תודה רבה. ברכה שלוחה למנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר. אני מצטרף לברכה, אדוני יושב-ראש הוועדה. מאחר שלא הוגשו הסתייגויות לחוק ואין בקשות דיבור, נוכל מייד לעבור להצבעה על החוק האמור בקריאה שנייה.

אנחנו ביקשנו לדבר, אבל חיים מדבר בשמנו. בסדר גמור, אל תתרגלו. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שנייה. מי בעד?

סעיף 1

מצטרפים להצבעה, לשישה שכבר הצביעו בעד בהצבעה אלקטרונית, חברת הכנסת אתי חוה עטייה, חבר הכנסת שבח שטרן, חבר הכנסת ניסים ואטורי, יחד אפשר למנות תשעה קולות בעד, אפס מתנגדים ואפס נמנעים, וההצעה התקבלה בקריאה שנייה. עכשיו נוכל לעבור להצבעה בקריאה שלישית.

נא להצביע. חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 218, הוראת שעה)

ובכן, נראה שתוצאות ההצבעה זהות לחלוטין. הצטרפו להצבעה בעד חברת הכנסת אתי חוה עטייה, חבר הכנסת שבח שטרן וחבר הכנסת ניסים ואטורי, גם כאן תשעה הצביעו בעד, אפס התנגדו ואפס נמנעו, לכן ניתן לקבוע שהצעת החוק הזו עברה בקריאה שנייה ושלישית ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. ובכן, אפשר לומר שתם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, כ"ד